בוקר טוב. היום יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, חג האהבה, ט"ו באב התש"ף. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הקמת ועדת משנה לעניין תאונות עבודה בענף הבניין. כשאני הייתי שר עבודה והרווחה ולא הייתה לי תקשורת אוהדת, כי אני לא מתייחס לתקשורת. בדרך כלל, אני לא רץ לתקשורת, אני לא מתראיין הרבה. והתחילו ליפול אנשים מהבניין. וקראתי לוועדת הבטיחות שלי, למנהלת, ואמרתי: כמה שנים את עובדת? היא אמרה לי: 40 שנה. ואתה, שמתראיין יפה ברדיו, כמה זמן אתה עובד? אומר: עוד שנתיים אני יוצא לפנסיה. ולמה אין תקנות לענף הבניין? למה נופלים אנשים? למה אין תקנות עבודה? כי יש לנו לרשום 100 תקנות. אמרתי: 100 תקנות? אז למה אתם לא מגישים כל חודשיים שלוש תקנות? כשאתם תבואו עם 100 תקנות לוועדה, יהיה דיון גדול. לא יאשרו לכם. אבל אם אתם תכתבו שלוש תקנות, יאשרו שתיים. ואחר כך תכתבו עוד שלוש, יאשרו עוד שתיים. וככה אתם תעשו הכול. ושמתי את הידיים בבוץ, ושינינו את השכר של המפקחים. כל מפקח במקום לנסוע עם אוטובוס קיבל רכב, וכולם חוזים אישיים. והם לא באו לקבלנים תחת 5,000 שקל. ונעשתה עבודה. ונעשתה עבודה ואנשים המשיכו ליפול. וההסתדרות התלהבה ונכנסה למגרש. וההסתדרות נכנסה למגרש וקבענו תקנות, גם תקנות של פיגומים, שהיו צריכות להיכנס לפני שבוע לתוקף או נכנסו לתוקף, וגם אנחנו מוצאים תקנות של רשתות, שאנשים יפסיקו ליפול. זה עולה כסף אז זה עולה כסף. יחד עם זה, צריך לעשות סדר במגרש. ולפני עשרה ימים בערך, פנתה אליי ענת ואמרה לי: תשמע,

הם רוצים לדחות את התקנות של הפיגומים בשנה. אמרתי: מה? כי מכון התקנים לא יודע לבדוק אותן. זו אכבר שיטה. אמרתי להם: כשיביאו את התקנות, אני אדחה אותן בחודש. חודש אני אתן להם להתארגן. אין שנה. אין דבר כזה. אנחנו לא יכולים לתת להם למסמס את מה שעשינו. לא יכולים. אתמול או שלשום הבאתי לך כותרת: רפורמת הפיגומים תידחה בשנה נוספת. עיתון שבדרך כלל הוא כתוב בערבית. זה "הארץ". הוא לא כתוב בעברית. הוא עיתון שכתוב בערבית. אני לא יודע לקרוא, אבל את זה תרגמתי לעברית. אז אוסאמה, אני מאמין בך. תקשיב, פה מדובר בחיי אדם. אתה לא יכול להיות לארג' ואתה לא יכול להיות נחמד. אתה לא יכול להיות נחמד. פה יש לך גב חבל לך על הזמן. אני שמתי את הידיים בבוץ. שמתי את הידיים בבוץ. אמרתי: אני מוכן להילחם. ולא מעניינת אותי התקשורת ולא מעניין אותי כלום. היום יש שר שאוהבים אותו קצת יותר. אז התקשורת לא תוקפת על כל אחד שנופל. אצלי על כל אחד שנפל קרעו אותי: נפל וזה. אני שמתי את הידיים בבוץ, ומאחר שאני לא התייחסתי לתקשורת, אז ירו בי. היום נופל אחד יאללה נפל, אחד פחות, אחד זה. זה לא ככה. כל אחד זה משפחה. כל אחד זה חיים. אנחנו צריכים להילחם על כל אחד.

הביטוח הלאומי משלם איזה 380 מיליון שקל על תאונות עבודה לחיים. הפרדוקס פה הוא שמי שנופל ומת יותר זול מאשר מי שפצוע.

כי זה תשלום אחד. והוא זה רנטה לכל החיים. אז אני לא יודע כמה זמן אנחנו הולכים לכנסת, ואנחנו צריכים להספיק לעשות דברים. ואני יכול בוועדה הזאת להספיק דברים רק כשאני אאציל סמכויות. ומאחר שאני חושב שאתה מספיק מוכשר באמת, אני חושב שאתה מספיק מוכשר ועם יכולות. ואתה באופוזיציה בין כה וכה, אז אין לך סיבה לספור אף אחד. ואתה גם כן בא ממתחם סגור, הבוחרים שלך. אתה לא צריך ללכת לאירועים בשביל להיבחר. אז אתה יכול לעשות לטובת האזרחים ולא לוותר לאף אחד. וללכת פה על מהלך שאם חסכת בן אדם אחד, נתת לו חיים, ועוד שמונה אנשים נתת להם לא להיות פצועים תשמע, אם רק בשביל זה היית צריך לבוא לכנסת,

רק בשביל זה. חסכת בן אדם ועוד חמישה פצועים, שווה. אני שמח שיש לי את הזכות להציע לך להיות יושב-ראש תת-ועדה בנושא בטיחות בעבודה בכלל, לא רק בבניין. תשמור על החיים של אנשים. מה שתחליט יבוא לוועדה. אתה תקבל פה גיבוי ויתברר לך שאנחנו לא מהמתרגשים, בסדר? אנחנו מהמתרגשים. אז אני מבקש ממך, ואני מקווה שאתה מסכים, לעמוד בראש תת-ועדה לנושא תאונות עבודה בענף הבניין ובכלל. ואני מוסיף פה: גם בשאר, גם בשאר. אז אתה מוכן? אתה מוכן. אנחנו מציעים אותך כיושב-ראש תת הוועדה. היבה יזבק, את מוכנה להיות חברה?

את מוכנה? בטח. תביאי את זה בכתב. משה אבוטבול, חוה אתי עטייה, טלי פלסקוב יהיו חברים. מי בעד? ירים את ידו. הצבעה אושר. אנחנו קיבלנו תמיכה אוהדת אני לא זוכר את השם,

סונדוס סאלח. סונדוס סאלח.

אני בגילי לא זוכר. אנחנו קיבלנו תמיכה אוהדת מסונדוס סאלח. ופה-אחד כל החברים שנמצאים פה אישרו. תודה רבה. בהצלחה. שא ברכה. אני בטוח שתצליח. תודה, אדוני היושב-ראש. קח, תשמור את הכתבה הזאת. אל תיתן לזה להתממש. אין דבר כזה שנדחה את זה בשנה. אתה תביא את זה לוועדה, בקריאה הראשונה אני לא אאשר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחברותיי, סונדוס והיבה, וגם לעידן. תודה על האמון שאתה נותן לי. אני מקווה שאני אעמוד במשימה הזאת, החשובה. אתה אמרת ואני מסכים, והמילים שלך הן כדורבנות באמת, שאם אנחנו נציל נפש אחת ונחסוך פצוע אחד קשה ואנחנו מדברים, אדוני היושב-ראש, על נושא כואב מאוד, חשוב מאוד. רק אתמול קיבלנו עוד תזכורת שעוד פועל פלסטיני מכפר עג'ה שנפל מגובה ומצא את מותו. זה הקורבן ה-16 בענף הבניין, וה-28 בכלל התאונות. וירד הרבה השנה. ירד בגלל הקורונה.

לא בגלל הקורונה. בגללי. אינשאללה. גם לי מותר. כי הכנסתי את הידיים לבוץ ועשיתי מלחמה. אינשאללה שזה יהיה הקורבן האחרון. זה לא יהיה.

לא יהיה, ולכן יש לנו הרב עבודה. אני מקווה שאתה תיתן לנו גם סמכויות, ואתה מאציל סמכויות ואני באמת מודה לך על האמון. אני מבטיח שביחד עם חבריי אנחנו נעשה עבודה ונפשיל שרוולים ונתחיל לעבוד. גם נבקר באתרים, נבקר בשטח, נבקר את הקורבנות עצמם. והעיקר שאנחנו נדאג בחקיקה ובתקנות ואני מסכים איתך שהעניין הזה של התקנות הפיגומים זה שערורייה. לא יכול להיות שעכשיו יבואו אלינו, אחרי שהתוקף שלהן מסתיים בסוף החודש. אנחנו כבר מתריעים חודשים שאו-טו-טו מסתיים המועד, והם לא עושים כלום. וכל אחד מאשים את השני. ועכשיו הם באים ואומרים: יאללה, נדחה לעוד שנה. עוד שנה בשביל לדחות לעוד שנתיים.

הם אומרים: נדחה לעוד שנה בשביל לדחות לעוד שנתיים בגלל שאנחנו לא ערוכים, אני לא יודעים לבדוק.

תביא תקן אירופאי. ומה שטוב לאירופה, נביא בלי הבדיקות שלך ונדאג גם בעתיד שאתה במכון התקנים תאבד גם בדיקות אחרות. ולכן אני מסכים איתך, ואני כבר אומר שהישיבה הראשונה של ועדת משנה תעסוק בנושא הזה. אנחנו נזמין את כל הנוגעים לדבר את משרד העבודה, את ההסתדרות, את כולם. ונמליץ לוועדה הראשית ונקבל את החלטה הנכונה. אנחנו יוצאים לעבודה. יש לנו הרבה עבודה בתחום הזה של תאונות עבודה בתעשייה ובמיוחד בבניין. אני מסכים איתך שהוועדה תעסוק לא רק בנושא של תאונות עבודה בענף הבניין, אלא גם בתאונות עבודה בכלל, בכל הנושא הזה של בטיחות בעבודה. תודה לך. תודה לחבריי. אני מקווה שאני אצליח בתפקיד הזה, כי זו הצלחה של כולנו. אם לא תצליח, אנחנו נפיל אותך מהפיגומים. אם לא תצליח, אני אפיל אותך מהפיגום.

אל תפיל אף אחד.

אותו אני אפיל מהפיגום. אותו אל תפיל.

הוא מחוסל. הוא מחוסל.

כן, בבקשה, היבה.

בקצרה, כי יש לנו דיון. הד"ר הגיע, יש לנו דיון רפואי. גם שר הבריאות הגיע.

אני גם רוצה לברך את חברי אוסאמה סעדי על המינוי. ואני בטוחה שוועדת משנה והנושא כולו יהיה בידיים טובות,

אנחנו סומכים עליך, אוסאמה. זו בעיה כואבת לכולנו. זו בעיה שאנחנו סובלים ממנה כבר שנים. והגיע הזמן שסוף-סוף נשים את זה על האג'נדה היומיומית באופן מקצועי, באופן מתמשך. אני מברכת אותך, אוסאמה. אנחנו סומכות וסומכים עליך.

ואנחנו נפעל ביחד בוועדה למיגור תופעה מאוד כואבת זו שפוגעת בכולנו. בהצלחה, אוסאמה.

מילה לאחמד טיבי. עד שהוא הגיע, מילה אחת. זו ועדה מאוד חשובה, כי הנושא מאוד חשוב. יותר חשובה ממה שאתה חושב, ולא שמעת את מה שאמרתי בהתחלה. נכון. אז אני בטוח שאתה ער, ממוקד בנושא. ולכן, הוקמה הוועדה הזאת למאבק - - - בתאונות עבודה בכלל, לא רק בבניין. למאבק בתאונות עבודה בכלל, ואין כמו אוסאמה שראוי לתפקיד הזה. הוא יעשה את זה על הצד הטוב ביותר. הוא סיסטמתי. הוא רציני. הוא מקצוען. ואני רוצה להודות לך באופן אישי.

תודה. הישיבה ננעלה בשעה 09:41.